שלום רב, היום ראש חודש

נר שמיני של חנוכה. חנוכה שמח. היום אנחנו נדליק את הנר השמיני והאחרון. כל הניסים והנפלאות אשר היה בימי החשמונאים נמשכים כל